שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 10) (הארכת תקופת ההתיישנות),

של חברי הכנסת אוסאמה סעדי, אחמד טיבי, סונדוס סאלח. אופיר כץ, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. הצעת חוק חוזה הביטוח שהגשנו היא הצעה חשובה, חברתית, שבאה לתקן עוול שנעשה דווקא לחלשים בחברה הישראלית. תקופת ההתיישנות הקצרה שקיימת היום פוגעת במבוטחים,

חבר הכנסת סעדי בזום?

מדובר בהצעת חוק חברתית שבאה לתמוך ולעמוד לצד המבוטח,

המוחלשים,

ההתיישנות משלוש שנים לחמש שנים. כל אחד מאתנו מכיר את התלונות ואת התשובות לעיתים של תביעות,

זה התיישן, שלוש שנים וכדומה,

אחרי שהמבוטח משלם כל כך הרבה כסף לחברת

אחמד טיבי, 10:50) אתחיל מההתחלה. הצעת החוק

לעמוד לצד המוחלשים המבוטחים כלפי חברות הביטוח.

אתה הרי לא מדבר ברצינות.

אז כל הנטל הבסיסי יהיה על החברות הישראליות.

הוא עוצר את ההתיישנות. נכון,

אולי חצי שנה, שנה. בדרך כלל הוא צריך את זה מיידית.

התעסק בריפוי,

את לא רוצה שיקבל את הכסף הזה? לא מבין מה את עושה פה. אתמול הועבר לעיונכם, חברי הוועדה, מסמך עם נתונים בדיוק מה ששאלת - וגם הנציג נמצא פה ויציג את זה. יש אפילו גם נתונים השוואתיים לעולם. יש, למשל, בביטוח צד ג' 12% שולמו תוך 4 שנים.

כשאנחנו מוציאים הוראות רגולציה ואנו עושים את זה לא מעט אנחנו בוחנים שהדבר הזה יהיה אפקטיבי ויסייע לצרכנים,

גם יהיה האיזון הנכון כדי שלא יהיו ייקורים או עליות בפרמיות או נשים את הדברים במקום

זה קורה לא מעט בהוראות שלנו, ובשורה התחתונה,

חמש שנים זו גם היתה המלצה

לכן אנו לא רואים פה חשש. חברת הכנסת שי וזאן, התחלתי את החוק עם הארכה לשבע שנים,

והגענו לחמש שנים ושזה לא יחול רטרואקטיבית זה בעקבות הדין ודברים

בבקשה.

סמנכ"ל רגולציה של איגוד חברות הביטוח. אני שנים מסתובב פה בכנסת.

אין מדינה בעולם בחקיקה מעל שלוש שנים. שלחנו לכם איטליה שנתיים,

אנשים שהתנהלו מול חברות הביטוח כל הזמן, כמו שחבר הכנסת כץ מביא את המקרים, שהיתה התנהלות עם חברת הביטוח

אפשר למצוא פתרון שאינו הארכת תקופת ההתיישנות.

הם מתנהלים בשלוש, הם יתנהלו גם בארבע

הכנסתם לחוק עניין סיעודי. איך אפשר לבדוק מקרה סיעודי שלא בעין? הרי בביטוחים סיעודיים צריך לבדוק את האדם, לראות אילו פעולות הוא יכול לעשות. איך אפשר לבדוק אחרי חמש שנים אם הסיעודי תופס או לא

זה בלתי אפשרי. אי אפשר בעולם הביטוח לעשות את זה. לא קיים. ינצל את זה אדם שלצורך העניין, נסע לטיול במזרח הרחוק, אושפז בבית החולים, הודיע לחברת הביטוח על אשפוז שעלותו מסוימת, ואחרי 4, 10 חודשים יגיד: הגעתי, ואני כמבטח לפי החוק הזה, צריך לומר לו שנה לפני תום תקופת ההתיישנות לפי מה שהוא אומר למרות שאני חושב שאולי הוא רמאי אתה צריך לתבוע אותי. שלושה חודשים לפני הסוף אני צריך לומר לו שוב. אני הופך לפי החוק הזה, להיות היועץ המשפטי שלו. הוא לוקח את הנייר שאני שולח לו לבית משפט ויגיד: חברת הביטוח קיבעה את העובדה שקרה לי אירוע, קיבעה את תאריך קרות האירוע לטובת ההתיישנות, ואני צריך להתמודד עם זה.

בניגוד לאינטרס שלי כחברת ביטוח. דיברו פה על הסיעודי. קופות החולים נמצאות פה? מישהו יודע מה המשמעות של הדבר הזה, של העלאת תקופת ההתיישנות משלוש לחמש על קופות החולים? מישהו יודע את המשמעות של זה? יכול להתחייב הפיקוח על שוק ההון שמבטחי המשנה מחר בבוקר כמו שעשו לנו בסיעודי גם היינו בדיונים אצלם, וגם אמרו: לא יקרה כלום. היום מי שרוצה- - - לא

אף אחד לא יכול להבטיח, אף אחד לא יכול להבטיח שהפוליסות לא יעלו, והכול בשם מה? אפשר לפתור את המקרים הבודדים האלה של אדם שמתנהל מול החברה בצורה אחרת. אפשר לפתור את זה בהודעה, בקשה להארכת שנה. אז יגיע לשלוש שנים, יגידו: תהיה עוד שנה הארכה, יהיה ארבע. מי יגיד את זה? יודיע. מי יאריך את זה בשנה? החברות.

אם יהיה כתוב בחוק, שברגע שהלקוח מבקש הארכה הוא מקבל אוטומטית, לא בהסכמה שלכם - תהיו מוכנים לזה? לשנה קדימה. זה נכון.

הוא לא יצטרך את שיקול הדעת שלכם. הרי אנחנו רוצים בהצעה הזאת, להיטיב אתו. לא ייתכן שבסופו של דבר יהיה ששיקול הדעת שלכם יהיה הקובע. אני רוצה שאותו לקוח, מבוטח,

יגיד אני רוצה עוד שנה מראש. ינון, השאלה למי אתה רוצה לעזור למי שפספס, ולא יודע, או למי שנמצא אתם בהתנהלות? ההצעה שלך פותרת את הבעיה של הסוג השני.

דווקא. הרי אנחנו יודעים שברגיל יש לו שלוש שנים זה סביר, אבל אנחנו רוצים להאריך לו את זה ולתת לו את זה כעוד אופציה. נאמר שיש לו עד סוף השלוש שנים. אפילו בשנה הזאת לבקש את ההארכה הזאת בסוף שלוש השנים. הרי חברות הביטוח יכולות לשחק אתו ובסוף לא לתת לו. אני אומר: תן לו את זה אוטומטית. גם אם בשנה הראשונה הוא ביקש, הוא ייתן לו אוטומטית עוד שנה, שנתיים מה שנקבע פה - וגם אם בסוף שלוש השנים וזה סביר - לא סביר שאדם אחרי 4 שנים ילך. זה מקרים נדירים. אני אומר שבסוף שלוש השנים יבקש את ההארכה, יקבל אוטומטית, אז אני פותר לו את הבעיה.

אין הבדל. זה אומר שאתה מתנתק משיקול הדעת שלהם. אני לא רוצה שהצרכן יהיה תלוי בהם. מצד שני, אתה רוצה לעשות חוק מתקבל על הדעת. זה לא בידיים שלהם. זה בידיים של הלקוח.

הלקוח מבקש. נחייב אותם להודיע. אתם אומרים שנהיה תלויים בחברות הביטוח. אני רוצה להקריא את ההתכתבות הפנימית, שתבינו על מה מדברים, מה האזרח הקטן עם מה הוא צריך להתמודד, ומה היכולות שאין לו: מנגד, יש כיסוי לתאונות אישיות בגובה 350,000, שנראה שלא תבעו לפיו. כיסוי שנכון יהיה להצניע כי הוא אמור להתיישן בתאריך הנקוב. זה לא קשור. זה כן קשור להתנהלות מול האזרח הקטן והחלש שצריך להתמודד עם חברות הביטוח ומוציאים לו את המיץ והוא לא מקבל את מה שמגיע לו. לכן אני עושה את החוק הזה. החוק הזה יעבור בנוסח הזה. אם יש התנהלות רעה בחברה ספציפית, החוק הזה לא ייתן מענה. אני מבקש, אופיר, אם תוכל לומר מה מטרת החוק מבחינתך. מטרת החוק לאפשר לאותו אזרח שיש לו אחת מפוליסות הביטוח, זה שחלה, התעסק במחלה שלו, התעסק בלרפא את עצמו, נכה או כל משהו מהתחום הזה,

אם שילם כל כך הרבה שנים

לקבל מה שמגיע לו. עברו שלוש שנים לפי החוק, חלה התיישנות, והוא לא יכול לדרוש יותר. גם אומרים שזה מקרים בודדים וחריגים, אז למה הם כל כך מתרגשים, אם זה בכמויות כאלה קטנות? חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מגיש ההצעה

חברי אחמד טיבי שחתום אתי על ההצעה הזאת, וגם שמעתי את ינון אזולאי.

לא מבין את ההתנגדות של חברות הביטוח. שמעתי אותם בדיון הראשון שהיה אצלך בוועדה, ואמרו שממילא אין הרבה מבוטחים שלא מנצלים את זכאותם ומגישים תוך התקופה של שלוש שנים, אז אם זה לא כל כך משמעותי, ואין הרבה תביעות אחרי שלוש השנים, מה נפקא מינה? אם אין עלויות ואין עלויות נוספות, אז למה הם מתנגדים? אבל קראתי את חוות הדעת של רשות שוק ההון ואגף הביטוח. המלצתם בסוף, שהתקופה תהיה חמש שנים, וההצעה שלנו היא להעלות את זה משלוש שנים לחמש שנים. אני מבין שגם חברי אופיר כץ ההצעה המקורית שלו דיברה על שבע שנים גם הוא מסכים להעמיד את זה על חמש שנים. אני חושב שזו תקופה סבירה בהחלט לכל הצדדים גם לחברות הביטוח וגם למבוטחים, ובעיקר מעניין אותנו ציבור המבוטחים. במיוחד אנחנו מדברים על ביטוחי חיים ולפעמים מחלות קשות. לוקח הרבה זמן על מנת שהם יסיימו את הטיפול ואז יתפנו להגיש את תביעותיהם לחברות הביטוח. יש לזכור שתקופת ההתיישנות הרגילה בכל תחומי הנזיקין, היא שבע שנים. אם אתה מדבר על נזק גוף עקב תאונת דרכים, עקב תאונת עבודה, עקב רשלנות רפואית או אפילו תביעה אזרחית רגילה תקופת הביטוח היא שבע שנים. בא המחוקק וכפה תקופה מיוחדת, קצרה ביותר של שלוש שנים לפי חוזה ביטוח. בהצעה הזאת אנחנו מבקשים לאזן מצד אחד, לא שבע שנים, אבל מצד שני, שלוש שנים היא תקופה קצרה ביותר. לכן אנו מציעים להעמיד את זה על חמש שנים. זו תקופה סבירה בהחלט. לגבי התחולה הרטרואקטיבית, מה שקראתי בחוות הדעת של אגף שוק ההון, אני חושב שזה צריך לחול על חוזה ביטוח ועל פוליסות ביטוח שעדיין בתוקף. אם יש פוליסת ביטוח שהיא בתוקף ומלפני שנה, זה צריך לחול על

ואני חושב שאנו צריכים לקדם את החוק כמה שיותר מהר. אני חושב שהוא יעבור פה אחד, כי הוא לטובת האזרחים ומצד שני, לא מקפח בכלל את חברות הביטוח.

עו"ד עודד יחיאל. הזכיר חבר הכנסת אוסאמה סעדי שהוא רוצה שזה יחול על פוליסות קיימות. אפשר לשמוע את עמדתכם בעניין? מייד.

אני עו"ד עודד יחיאל ממשרד חיים קליר. אנחנו מייצגים מבוטחים, נכים ונפגעים, מול חברות ביטוח זה שנים רבות. רציתי להעיר מספר הערות על נוסח הצעת החוק,

שחובת התיישנות ארוכה שמוצעת בתביעות של מבוטחים. אני רוצה להרגיע ולומר שבכל סוגי התביעות האזרחיות יש התיישנות של שבע

אני לא רואה איך חמש שנים יעודדו מרמה. אנו מדברים על תיקון שמתייחס לתביעות שנוגעות לחיים, מחלה ונכות. החשש למרמה לא קיים לדעתי. לגבי נוסח הצעת החוק, אני

כלומר גם בביטוחי תאונה יישמר חמש שנים. זה תיקון אחד שאני חושב שנחוץ בנוסח הקיים. תיקון שני שאני מציע, מתייחס להוראת התחילה. כתוב בנוסח המוצע: תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת, והוא יחול על פוליסה שנמסרה לידי המבוטח מיום התחילה. הביטוי נמסרה נורא בעייתי, כי הרבה פעמים הפוליסות לא מכירות, לא שולחות. לכן אני מציע נוסח פשוט: יחול על חוזי ביטוח לא פוליסות שנכרתו, או חודשו מיום התחילה. זה הנוסח המקובל בדרך כלל גם מבחינת על הפיקוח על הביטוח. לכן אני חושב שזה הנוסח המדויק יותר, ויוצר פחות בעיות. דבר נוסף - סעיף 54א לחוק הוא משריין את סעיף 31, והופך אותו לסעיף הוגן. בגלל שסעיף 31א, מתכוונים להוסיף לו 31א רבתי, יהיה צריך לתקן את 54א, ולהוסיף לצד 31, שהוא מוגן על ידי סעיף 54א, להוסיף את סעיף 31א רבתי, כדי שיהיה ברור שגם סעיף 31א המצע פה מוגן בסעיף 54 מפני התערבות לרעה של המבוטח. תיקון אחרון שאני מציע, סעיף 31. הסעיף הזה, 31א מתחיל במילים: בלי לגרוע מהוראות הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון לעניין זה - אני חושב שהכנסת כריבון, היא המחוקק הראשי צריכה להחיל הוראות שלה, ולאחר מכן בסעיף יהיה סעיף קטן (ג) כך אני מציע שיירשם בו: אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון הבאות להיטיב עם המבוטח מעבר לאמור בסעיף זה. כך אנו פותרים את הבעיה ויוצרים את הניסוח המתאים ביותר. תודה רבה.

ביקשתי את עמדתם לבקשתו של המציע חבר הכנסת

להחלה על פוליסות קיימות. ואני רוצה לשאול את הלשכה המשפטית אתם מכירים את ההערות הניסוחיות שלו? מקבלים אותן? זה לא עבר בכתב. אני לא יודע להתייחס. לגבי התחולה הרטרואקטיבית כפי שציינו בפתיח, המטרה פה היא לתת הטבה לצרכנים אבל למצוא את האיזון הנכון. בנוסח כפי שהציע חבר הכנסת כץ, נמצא האיזון הנכון. שם אנו פחות חוששים מחשיפה מול מבטחי המשנה, בעיקר לגבי התחולה. יחד עם זאת, וגם בשיח עם חבר הכנסת כץ, גם לאנשים שיש להם פוליסה קיימת הוראת החוק תבוא ותיכנס גם לחוזה שלהם יחסית בתקופה קצרה. אסביר איך. לגבי תחום ביטוחי הבריאות, בין 50% ל-60% מהפוליסות מתחדשות כל שנתיים. עד שנתיים גם ההוראה הזאת צפויה להיכנס לפוליסה שלהם. לכן זה לא משהו שיישכח. לגבי תחום ביטוח סיעוד, 80% 85% מהפוליסות הן דרך קופות החולים.

זה לא שקופות החולים מבטחות, מי שעומד מאחורי זה, זה חברת ביטוח. במקרה הזה גם כאן יש מכרז. זה כמו ביטוח קבוצתי. המכרז הוא לחמש שנים. נכון להיום עברו שנתיים וחצי, לכן גם כאן פוליסות קיימות, ברוב הביטוח הסיעודי, משהו כמו עוד שנתיים או שנתיים וחצי הוראת החוק תיכנס גם לפוליסות האלה. לכן גם ללקוחות שיש להם פוליסה קיימת בשלב כזה או אחר, הוראת החוק תיכנס ותסייע גם להם. מה אתם חוששים, אם זה חל רטרואקטיבית? כפי שאמרתי, ביטוח משנה זה דבר שהוא קריטי לכל חברת ביטוח באשר היא, בין אם זה בישראל ובין אם זה בעולם. יש להבין שאנחנו שוק מאוד קטן ביחס לעולם. היום בתקופת הקורונה המצב של מבטחי המשנה לא פשוט, לסגור אתם חוזים, אז קל וחומר כאשר יש להם חוזה קיים עם חברת ביטוח, והוראת חקיקה משנה להם את התנאים

כל הכבוד, לא נראה לי שכולם ירצו ויישארו במצב כזה. לכן המצב הוא מאוד רגיש מולם. ברגע שמשנים חוזה קיים, זה סיפור אחר לחלוטין. ברגע שזה חוזים מכאן והלאה, כבר אפשר לבחון האם נדרש תמחור נוסף לטעמנו לא, אבל זה אמור להיבחן במסגרת כריתת החוזה. אם מבטח המשנה, במקום לקחת סיכונים על שלוש שנים צריך לקחת על ארבע או חמש שנים - זה לא יעלה? כפי שציינו בנייר שלנו, בסוף אתה רוצה לבחון מה החשיפה. כפי שראינו,

אני מדבר, נאמר, על תחום הביטוח הסיעודי - 90% מהאנשים מממשים. שלוש שנים 97% מהאנשים מגישים תביעות. אתה יכול להתחייב שהם לא יעלו?

לפרוטוקול. הנושא הזה נבחן אצלנו אצל הצוותים המקצועיים, אקטואריה, ביטוח משנה, כולל הצוותים שמפקחים על הביטוח הסיעודי וביטוחי הבריאות. כרגע לפי הניתוחים שעשינו,

- - בבקשה. ירון גולן, סגן ליועץ המשפטי לרשות שוק ההון. אני רוצה להתייחס להיבט המשפטי. בסוף התערבות בחוזה קיים זה אירוע התערבות בחוק קיים זה משהו שמבחינה משפטית מאוד מורכב.

יש סמכות היום לפי סעיף 40ה לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים,

להתערב בחוזה קיים - זו סמכות מאוד חריגה. נעשה בה שימוש במקרים מאוד-מאוד קיצוניים. לקבוע את זה ככלל זה לא נכון לא רק מקצועית אלא גם משפטית. בבקשה. לגבי תקופת

שיש לזה סיכונים אחרים לגמרי.

בנוסף, בחוק הזה גם יש סעיף שמדבר על ביטוח חיים.

לגבי הנושא של ביטוח חיים צריך שיהיה כתוב: מקרי מוות. שלא יהיה מצב שיפרשו את זה כקופות גמל או דברים אחרים. הכוונה היא למקרי מוות. והנושא של הסיעודי- - - יש ביטוח חיים שהוא לא למקרה

אתה אומר שאי אפשר לבדוק אחרי חמש שנים? אז גם לא אחרי שלוש שנים. זה מורכב. ודאי.

הביטוח הרוויחו עד עכשיו 10 מיליון שקל סכום

כל שנה פה יש לזה משמעות קריטית. אנו

שם יש הפניה לסעיף 31, שהוא סעיף ההתיישנות. אפשר להוסיף לעניין ההתניה לטובת המבוטח

זה אומר שאם תהיה התניה, היא יכולה להיות רק לטובת

אחרי שלוש שנים,

הוא ידע שלא יכול להגיש אותם, כי הם ניגשו לסוכני הביטוח - או במקרים אחרים לעורכי הדין שלהם - וידעו שיש שלוש שנות

אחרי שרשויות נוספות אישרו את אחוזי הנכות או את המצב הרפואי. בהחלט ניתן לפתוח את זה - אם לא לשבע שנים לחמש שנים. אנו מכירים את הגישה. גם אם הפרמיה תתייקר ב-10% או ב-15%,

ולהיפרע מחברות הביטוח כי הוא שילם כל השנים כסף,

הם יכולים להביא את האירועים שהיו בעניין הזה, שלא מספיקים לעשות בשלוש שנים, בחלק גדול מהמקרים שעליהם מדברים המציעים זה אנשים שאינם יכולים לקחת עורכי דין יקרים ולעבוד מייד אחרי שזה קורה. אנו רוצים לעזור להם, ומקבלים את עמדתך. כתמיד, אני שמח שעמדת ועדת הכספים תואמת היסטורית את העמדה של סוכני הביטוח.

וכאן גם לנו הסוכנים תהיה אפשרות

לקבל את מה שמגיע להם אחרי שהביאו את

וזה יעשה טוב

אני חושב שהיה אפשר להגיע לפשרה ארבע שנים, אם אתם רוצים שהאופוזיציה גם תתמוך. אנחנו לא מדברים פה קואליציה אופוזיציה.

כל מי שיש לו ויכוח עם חברת הביטוח,

ממילא ההתיישנות נעצרת ואפשר לדון בזה גם עשר שנים. לכן אני חושב שאפשר היה להודיע לאנשים על זכויותיהם

יודיע לו המבטח במענה על אותה הודעה, ולאחר מכן בכל הודעה הנוגעת לדרישה לתגמולים מאותו מקרה ביטוח,

(1)מהי תקופת ההתיישנות לפי סעיף 31,

הודיע מבוטח או מוטב כאמור בסעיף קטן (א), יתריע המבטח בפני המבוטח או המוטב בכתב, 12 חודשים לפני סיום תקופת ההתיישנות לפי סעיף 31

אנחנו הולכים על הצעת הפשרה, שזה לא יחול רטרואקטיבית בהסכמה עם רשות שוק ההון ולא יחול רטרואקטיבית רק על החדשים. לא על שבע שנים אלא על חמש שנים, כפי שנאמר פה. מי בעד אישור הצעת החוק כפי שהוקראה עכשיו ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

שתי הצעות החוק אושרו. חבר הכנסת אופיר כץ, אני מודה לך. אני מודה לכם, מציעי החוק השני שמוזג עם הצעת החוק של חבר הכנסת אופיר כץ של אוסאמה סעדי, של אחמד טיבי ואחרים. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:56.